בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ועדת החינוך, התרבות והספורט בנושא אילת כעיר ספורט בינלאומית, לציון יום שחרור אילת בכנסת. יחד עם זאת, ישנם נושאים נוספים: אקדמיה ותרבות. כפי שהבטחתי לראש העיר, מר לנקרי, הוועדה תתכנס בזמן הקרוב כדי לדון סביב הנושאים החשובים האלה. כעולה וכיהודי התפוצות, אילת זו העיר השנייה שלי. כשאתה מגיע מצרפת, יש שני מקומות בהם אתה נוחת: אשדוד או אילת. אנחנו היינו אשדודיים, אבל גם אנחנו בהמשך הגענו לעיר אילת. אילת היא העיר התיירותית ביותר במדינה, אבל היא מעבר לכך: יש שם תושבים שצריכים לקבל את הנושא החינוכי ואת האקדמיה, ולצרוך תרבות. אילת צריכה להיות ספינת הדגל בנושא הספורט, ולשם כך אנחנו מתכנסים. ברשותכם, אני אתן את זכות הדיבור לראש העיר אילת. מר לנקרי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היו"ר. תודה לך על כינוס הוועדה הזו, במיוחד ביום שחרורה של אילת. אילת חוגגת 74 שנים; היא צעירה מהמדינה בשנה. ב-ט' באדר ייערך גם הטקס הממלכתי באום רשרש. זוהי זכות גדולה להיות כאן ולקבל הזדמנות להציג את הנעשה בעיר, את הפוטנציאל האדיר ואת האתגרים; יש לאילת אתגרים לא פשוטים שהיא צריכה להתמודד איתם. אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי להגיד תודה לחבר הכנסת שלום דנינו, שיזם ומנהל את האירוע של יום אילת בכנסת. נמצאים איתי סגני ראש העיר, חברי מועצה, מנכ"ל העירייה ומי שמנהל את הספורט אצלנו. אני ביקשתי לשים שלושה נושאים לסדר היום של ועדת החינוך, התרבות והספורט. אני מבין שלאור אי הבנה וחוסר תיאום, הנושא שעולה היום הוא רק הנושא הזה, אבל כמו שהבטחת לי, הנושאים הבאים יעלו בישיבות הבאות.

אילת היא עיר התיירות המובילה בישראל. השנתיים האחרונות פיצו, במידה מסוימת, על תקופת הקורונה, שאיימה למוטט את העיר: היינו ב-75% אבטלה ועם מאות עסקים שקרסו בפועל. אלמלא הסתיימה הקורונה והמדינה התאוששה אני לא יודע איפה הייתה אילת. ברוך השם, הקב"ה הציל אותנו, ובשנתיים האחרונות אילת ממצבת את עצמה שוב כעיר תיירות מובילה; גם כעיר תיירות בינלאומית. אנחנו מחזקים ומכוונים את המוצר התיירותי כל הזמן, ואילת נמצאת בתנופת פיתוח טובה: 1,200 חדרי מלון שקמים עכשיו; 750 חדרי מלון חדשים ששווקו רק לאחרונה; ו- 2,200 חדרי מלון חדשים שישווקו סביב הלגונה המזרחית, שכבר נעשות שם עבודות פיתוח. יש אטרקציות חדשות שנכנסות: פארק מים גדול, פארק סקי בכבלים, ג'אמבו עם מלא אטרקציות, ופארק הטרמינל בשדה התעופה הישן, שהופך לפארק אטרקציות גדול; פארק ירוק, שיהיה כיף לכל משפחות ישראל לבוא ולטייל בו, וכמובן שגם לתיירים מחו"ל. אילת מתקדמת ומתפתחת כעיר תיירות. אילת היא לא רק עיר תיירות - - - היא גם הפכה להיות עיר התורה, כמה בתי כנסת, ישיבות - - - אני מסכים לגמרי. בפועל, ברוך השם, הדת באילת הולכת ומתקדמת. יש הרבה בתי כנסת וכל מה שהדתיים בעיר צריכים. לחלוטין. אני עצמי בוגר החינוך הממלכתי-דתי באילת, בבית הספר "ימין הרצוג", על שם סבו של נשיא המדינה, ואני גאה על כך. העיר הולכת לכיוונים טובים גם בהקשר הזה. יש לאילת אתגרים לא פשוטים: גיוון מקורות התעסוקה, נושא השירותים הרפואיים וכמובן אתגרי התחבורה השונים, שהפכו להיות אתגר גדול עוד יותר אחרי סגירת שדה דב. העיר היחידה במדינת ישראל שיכולה לארח אירועים בינלאומיים גדולים בהיקפם היא אילת. אני, כיו"ר איגוד השחייה, ניהלתי שם הרבה אירועים מאוד גדולים. כשמנהלים אירוע של אלפי ספורטאים, המקום היחידי שיכול לאכלס אותם זו העיר אילת. האירועים שמגיעים לארץ הם אליפויות עולם, אליפויות אירופה וכנסים ענקיים. הם בסוף השיווק הכי

ומעבירים לכל העולם, בטיק טוק ובאינסטגרם, דברים שלעולם לא יגיעו לחברים שלהם במדינות שלהם. ים כמו שיש באילת למשחי ים פתוחים, ומתקנים אחרים שבעתיד ייבנו אין באף מקום בארץ.

החשיבות של אילת כעיר ספורט היא דרמטית למדינת ישראל: בשיווק של מדינת ישראל ושל התיירות שלה, לפני הנושא של הספורט. אני אחד האוהדים הגדולים ביותר של העיר הזו, בעקבות דברים שעשיתי בעבר. אני מבין שלמדינה יש חשיבות מאוד גדולה לסיים את הפרויקט האדיר שמוקם באילת. בעשר השנים האחרונות, אילת הפכה לעיר ספורט בינלאומית בפועל. כמו שאמר חבר הכנסת דוידסון, אילת מארחת אליפויות עולם, אליפויות אירופה, טורנירים, תחרויות ומחנות אימונים מכל העולם, וכמובן הרבה מהארץ. באמצעות הספורט, פנינו עכשיו גם לחיזוק מעמדה של אילת כעיר תיירות בינלאומית עם תיירות נכנסת, יחד עם כנסים ועם תיירות נופש, שכולם מכירים. שתי הנישות המקצועיות ששמנו כדי למשוך תיירות מחוץ לארץ הן ספורט, וגם כנסים וקונגרסים. זה עובד, אבל זה יכול לעבוד טוב פי עשרה: כאשר נשלים את המתקנים שאילת מקימה, וכאשר יעודדו עידוד אמיתי את האליפויות האלה להגיע לארץ. כמו שאמר היו"ר, זה טוב למדינת ישראל, בגלל שזה מכניס תיירים לארץ וגם כי זה ממצב את מדינת ישראל כמדינת ספורט, וכמובן שזה מצוין לעיר אילת ולחיזוקה כעיר תיירות וספורט בינלאומית. לפני בערך עשר שנים עשינו מהלך שעבר באמצעות החלטת ממשלה, שהיו לו שני אפיקים: האחד הוא הקמת מתקנים, והשני הוא קיום אירועי ספורט בינלאומיים. הממשלה תמכה בשני המהלכים האלה באמצעות אותה החלטת ממשלה, אך היא הסתיימה מזמן. היום אנחנו נמצאים עם קריית ספורט שנמצאת באמצע הבנייה שלה; יפיפייה, עם פוטנציאל אדיר. אנחנו עוד לא פתחנו אותה וכבר התחילו להגיע מחנות אימונים. כלומר, יש כאן ביקוש מאוד גדול, שמוכיח שההשקעה הזו היא השקעה מאוד כדאית, לעיר אילת ולמדינת ישראל, ולכן צריך להמשיך ולהשקיע בזה. מה שנדרש היום הוא להביא לכך שעל בסיס אותה החלטת ממשלה יחזירו את השלמת המתקנים. לא מזמן אילת זכתה בקול קורא להקמת ארנה של כ-4,000 מקומות. התקציב שלנו הוא 35,000,000 ₪, אבל באילת זה יעלה 110,000,000-120,000,000 ₪. יש פערים עצומים. אנחנו לא אומרים שהמדינה תביא הכל; אנחנו יודעים גם לתת, אבל זה ברור שאנחנו לא יודעים לסגור פערים כאלה. צריך להגדיר את אילת כעיר ספורט בינלאומית, ולהעניק לה את אותם תמריצים והטבות כדי למשוך אירועי ספורט; לא לעיר עצמה, אלא לאירוע עצמו. יש כללים לגבי איך עוזרים לאליפויות עולם, וחשוב שזה יהיה כלול באותה החלטה. הנושא של התבחינים שאתה ציינת הוא לגבי ניהול האליפות עצמה, ולא לבניית מתקנים. אלה שני דברים שונים. לכן הדרישה שלכם צריכה להיות, חד משמעית, עזרה כספית בהשלמת בניית המתקנים. לחלוטין. צריך להשלים את המתקנים בקריית הספורט הזו. בסוף צריכים להיות גם מגרשי טניס, וגם - - - בריכת שחייה, ארנה ומגרשי כדורגל. מגרשי כדורגל כבר יש. גם המגרש עצמו, של ה-2,000 מקומות? גם הוא בנוי כבר? הוא בנוי, אבל עוד לא השלמנו את היציעים. יציגו את הפרויקט?

חבר הכנסת איזנקוט, גדלת באילת, נכון?

אני גדלתי באילת מגיל שנה. יש בוגרת מפוארת נוספת שסיימה באותו בית הספר, והיא נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות. אפרופו ישראל הראשונה והשנייה, אני שמח לראות שלכולנו יש אינטרס משותף ויש את המחבר והמאחד. לצד חצי הכוס המלאה שרואים באילת, יש את חצי הכוס הריקה: צריך לדחוף קדימה ולראות שההשקעה היא בעתיד. אני יכול להעיד, מעניין משפחתי, שהצעירים גדלים במערכת חינוך טובה, אבל לאחר מכן כשהם מחפשים תעסוקה הם נאלצים לעזוב את העיר ולעבור למרכז הארץ. בזה צריך לטפל. תודה לכם. אני אגיד ואחזק, ואתן לכם דוגמה: בשלושת הימים האחרונים השתתפו אלפי נערות, נערים וילדים בפרויקט של "אליפות הילד", של כל הענפים הלא אולימפיים, כמו קרטה, ג'וג'יטסו וגלגיליות. גם הספורטיאדה היא האירוע השלישי בגודלו בעולם: עשרת אלפים ספורטאים שמגיעים למשך ארבעה ימים למקום אחד: לאילת. אני ניהלתי שם אליפות עולם במים פתוחים, והגיעו מכל העולם לעשות עשרה קילומטר מים פתוחים; בכל שנה עושים את זה. כשאתה מנהל אירועים כאלה ומבין את המשמעות של הספורט, אתה יודע מה קורה מאחורי הקלעים: אתה שומע את המאמנים, את מנהלי המשלחות ואת אנשי התיירות שמגיעים יחד איתם, וזה מתפרש בכל העולם. כשאתה נוסע למשחקים האולימפיים מדברים על העיר אילת. כשהפרויקט הזה יושלם, יגיעו אליכם עשרות אלפי ספורטאים למחנות אימונים, כי כשחם באילת הם קופאים בקור באירופה ומחפשים את המקום הזה. כשתהיה הבריכה, משחקי הכדורגל והאולם, יגיעו לפה אלפי ספורטאים.

המשמעות היא אירועים, מחנות אימונים וכמובן שיווק תיירותי לעיר הזו. אני אדחוף את הדבר הזה בכל כולי. אני נועל את הישיבה. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 10:57.